בוקר טוב, אנחנו פותחים את הישיבה. יש לנו ישיבה קצרה על תקציב הכנסת. קיבלתם את סדר היום המקורי. בסדר היום המקורי היה צריך להקים שתי ועדות מיוחדות. הליכוד ביקש אתמול לעכב את זה ביום, יומיים בגלל איזו שהיא טעות בהבנה פנימית אצלם, לכן כיבדתי את הבקשה הזאת. אנחנו מדברים כרגע על תקציב הכנסת. נמצא פה חשב הכנסת. הקמת הוועדה המשותפת מתחייבת מעצם העובדה שאין לנו ועדות קבועות. תיקון החוק מגיע בגלל שהחשבות רוצה לעשות העברת כספים משנה לשנה. יש לנו עודפים כלואים בשנת 2018 שאין לנו איך להעביר לשנת 2019, וזה מעצם העובדה שאין לנו ועדת תקציב. ביקשנו שיעשו איזו שהיא הוראת שעה, שיאפשרו את העברת העודפים האלה משנת 2018 לשנת 2019. חלק מהעודפים הם עודפים מחויבים, חלק הם עודפים לא מחויבים אבל מיועדים.

אנחנו מדברים על העברה של 311 מיליון שקל. כמה מחויבים מתוכם? 100 מיליון מחויבים. 200 מיליון שקל הם עודפים מיועדים חלקם לתביעות משפטיות שעומדת בהן הכנסת, חלקם לבניית מוזיאון הכנסת, חלקם למערכות אבטחה שנמצאות עכשיו בהליך מכרזי אך אין עדיין זוכה - הליך שכבר מתגלגל כמה שנים בגלל הסיבוך שלו. כל הדברים האלה הם עודפים שתקצבנו, ייעדנו לפרויקטים מסוימים ואנחנו מגלגלים משנה שעברה לשנה הזאת. אדוני, אתה יכול לציין מה הסכום שהוא לא מיועד,

לא ביקשנו את העברה שלו בשלב זה - מדובר בעוד 100 מיליון שקל. אולי להעלות את השכר של היועצים והעוזרים. למה אנחנו לא מעבירים גם אותם? אנחנו היום דנים רק על פטור מחובת הנחה, אנחנו לא בדיון מהותי. החוק המקורי אומר: ועדת הכנסת וועדת הכספים, אבל היום יש את ועדת הכספים הזמנית ואת הוועדה המסדרת. בפרטים ידונו בוועדה המשותפת. זו כנסת שנייה שלא מחוקקת. אנחנו מתכנסים עכשיו לפטור מחובת הנחה בחוק היחיד שהכנסת ה-22 והכנסת ה-21 מחוקקות - בשביל מה? להעביר 300 מיליון שקל מתקציב הכנסת. אני חייבת להגיד שכשקיבלתי את זה אתמול, שאלתי את מנהלת הסיעה אם מדובר בתקציב המדינה או בתקציב הכנסת. חשבתי שמשלמים לפסיכולוגים בעוטף עזה, חשבתי שמעבירים כסף נוסף למערכת הבריאות. תקציב הכנסת? אני היחידה שמרגישה פה לא נוח שאנחנו מתכנסים עכשיו בשביל פטור מחובת הנחה? את זה הכנסת מחוקקת ביומיים בהם ראש הממשלה מסית נגד 20% מאזרחי המדינה? אולי נחוקק חוק אבטחה לחברי הכנסת הערבים, תשלום לזה, זה נראה לי צורך הרבה יותר חיוני כרגע מאשר הדבר הזה. ועדת הכספים מתפקדת ועושה העברות. ראינו. לשם באים ראשי רשויות, לשם באים אנשים עם מחלות מסל הבריאות, וכל פעם אומרים להם: אנחנו פה עושים רק שיבר קטן, שמים פלסטר על מה שדחוף, אנחנו לא מטפלים, לא מחוקקים,

את זה נחוקק עכשיו, איזה פרצוף יש לנו? ועדת הכספים קיימת בשביל לעשות העברות בשירות המדינה. אין כרגע ועדה מקבילה לתקציב הכנסת. לוועדת הכספים אין סמכות לעשות את זה. יש פה פרוצדורה מתחייבת. מה זו "פרוצדורה"? הרי בסוף הדמוקרטיה נמצאת בפרוצדורה. אני היחידה שמרגישה לא נעים לשבת פה ולהצביע על הדבר הזה עכשיו? בזה אנחנו מתעסקים? יש דברים שחייבים לעשות. אין מה לעשות, הכנסת חייבת להמשיך לתפקד. זה הדבר הראשון? זה לא הדבר הראשון. את יודעת שרציתי להקים שתי ועדות שהליכוד עוצר אותן כרגע, אני מקווה שזה ישתחרר תוך יום,

אז אשכרה זה הדבר היחיד. חשבתי שלפחות נקים ועדה על האלימות שאולי הייתה דנה באלימות של ראש הממשלה כלפי אזרחי המדינה,

אנחנו מעבירים כסף לתקציב הכנסת. אדוני החשב, סליחה, כל אחד רואה מהזווית שלו, אני מבינה את זה לגמרי, זה לא אישי נגד מישהו. אני מדברת עלינו, חברי הכנסת, שאפילו ועדה שהייתה על סדר היום אתמול אנחנו לא מקימים. אנחנו לא עושים כלום חוץ מלטפל בתקציב של עצמנו? לא הייתי אומר את זה. הישיבה היום היא על זה. אני מקווה שתהיה בעוד יום, יומיים ישיבה על דברים נוספים. אני מניח שגם מחר תהיה ישיבה בוועדה על נושא אחר. אנחנו כרגע מקיימים דיון על זה. אם לא נעביר את העודפים הם יחזרו לתקציב המדינה,

אתה לא יכול לנצל אותם ב-2019. הם יימחקו, הם לא יחזרו לתקציב המדינה. אם לא תעביר את העודפים, יכול להיות שגם לא יהיה כסף לשלם את החשמל. אנחנו נעבור להצבעה על פטור מחובת הנחה להצעת חוק יסודות התקציב, הוראת השעה שמונחת לפניכם.

בעד, מי נגד,

הצבעה בעד, 10 נגד, אין נמנעים, 1 אושר. הישיבה ננעלה בשעה 10:22.